א' אני חושב שהבשורה שאת נותנת עכשיו לגבי האישור של הפיילוט לשיטור מועצתי הוא בהחלט בשורה מצויינת במחינתנו, זה כוח מוד משמעותי שיתווסף לכוחות הפועלים במרחב הכפרי, החקלאי, אני רוצה ברשותך להתחיל עם כמה עובדות וכמה נושאים שהם להבנתי חשובים מאוד כדי להיכנס ככה לתוך עומק ההתמודדות שלנו עם הפשיעה הכפרית, עם הפשיעה החקלאית במרחב הכפרי, ראשית צריך לזכור שמג"ב מורכב מ-8,000 לוחמים לוחמות גם בקבע וגם בחובה, יש לנו עוד 8,000 מתנדבים בפריסה ארצית כמעט בכל נקודה במרחב הכפרי שבמספרים, אם נדבר רגע באחוזים מבחינת השטח אז זה 83% משטחה של מדינת ישראל מוגדר מרחב כפרי, על זה יש לנו עוד 2,000 אנשי מילואים, אנחנו עסוקים מאוד בבטחון השוטף - - - רגע, אני רוצה שנייה לשאול אותך על אנשי המילואים שלך. יש לך 2,000 אנשי מילואים, אמרו לי ש-16 פלוגות מילואים, בכל פלוגה יש משהו כמו 80. 88, יש 20 פלוגות, ובכל פלוגה - - - יש 20 פלוגות מילואים? אמרו 16. יש לנו עוד ארבע פלוגות, יש לנו 16 פלוגות שפועלות בתחום המחוזות של משטרת ישראל ועוד ארבע פלוגות שהקמנו שפועלות אל מול יהודה ושומורון. שגם הם במילואים. שגם הם במילואים, אנחנו מתייחסים לזה כאורגן אחד, זה 20 פלוגות. כרגע אנחנו בעבודה מאומצת בהובלתו של השר לבטחון הפנים.

אני רוצה שתיתן לי על זה דגש על ההובלה המאומצת, איך מגדילים את המילואים של מג"ב? אנחנו כרגע בעבודה מאומצת גם עם המשרד לבטחון הפנים וגם עם גורמי צה"ל, אתמול סיימנו דיון עם המזכיר הבטחוני של ראש הממשלה, כשהרעיון בסוף מדבר בשנת העבודה 2022 להגדיל בעוד תשע-עשר פלוגות מילואים של מג"ב, זאת אומרת סדר כוח של עוד 1,000 לחומי מג"ב שייכנסו לתוך מערך המילואים, צריך לזכור שבמג"ב אנחנו משחררים כל שנה פלוס מינוס חלק מקבע, חלק עוברים לתפקידים אחרים בשירות המדינה, פלוס מינוס 1,000 לוחמים בחובה, לוחמים ולוחמות,

1,000 לוחמי מג"ב משתחררים כל שנה, לוחמים ולוחמות. משתחררים יותר, אני אומר מתוכם אנחנו מתוכם מדברים על זה, חלק עוברים לשרת במשטרה בקבע, חלק מתגייסים למשמר הגבול בקבע וחלק אנחנו מעבירים אותם למקומות - - - אני רוצה לדעת שכל לוחם מג"ב שמתשחרר לאזרחות אחרי שעבר הכשרה שהמדינה השקיעה בו שלוש שנים, אני רוצה לדעת שאותו לוחם מג"ב הזה שהוא לא במשטרה ולא בקבע הלך עכשיו ונהיה עורך דין, שהוא באמת כל שנה מקבל את האפשרות לעשות מילואים במג"ב, זה 100%? 80%? כמה? אני אשמח מאוד אם זה יקרה ב-100%.

אני אומרת לך שדיברתי גם עם חבר הכנסת רם בן ברק, יו"ר וועדת חוץ ובטחון ואנחנו הולכים לעשות דיון משותף של שתי הוועדות, בטחון פנים וחוץ ובטחון, על נושא המילואים של מג"ב, אנחנו רוצים שבכנסת הזאת חבר'ה שיצאו ממג"ב לאזרחות נטו יעשו מילואים, לפחות יציעו להם. אז אני חושב שאת נוגעת בנקודות החשובות. לוחם מג"ב שמשתחרר אחרי שלוש שנים, שנתיים ושמונה אם אנחנו רוצים רגע לדייק, בגלל קיצור שירות - - - קיצור שירות, שגם בזה אנחנו מטפלים.

בגלל קיצור שירות, יוצא עם ארגז כלים מאוד מאוד רחב, בעיקר ביכולת שלו להבין אוכלוסיה, בחוסן שלו, ב- - - כן, הבנתי שגם חלק הולכים לימ"מ, חלק הולכים ל- - - נכון, ולכן הייתי שמח מאוד אם כולם היו נכנסים למערך המילואים של מג"ב, אבל מערך המילואים של מג"ב כרגע - - - קטן. כרגע הוא מאוד מאוד מצומצם וקטן, אבל כפי שאמרתי, גם השר לבטחון הפנים וגם אתמול הדיון המצויין שהתקיים עם - - - משרד הבטחון.

עם המזכיר הצבאי של ראה"מ, בכירים מאוד בצבא, יש הבנה שככל הנראה ב־2022 אנחנו הולכים להגדיל באופן משמעותי את מערך המילואים של מג"ב ודיברתי על סדר גודל של לפחות 2022 של תשע פלוגות או עשר פלוגות שזה משמעותי מאוד, לנו יש תוכנית כבר של שלוש שנים שמדברת להגיע בסוף לשש חטיבות מבצעיות עם 45 פלוגות מבצעיות, כמובן בסדר גודל, בהסדרה של גדודים, חטיבות, אל מול עוטף ירושלים, אל מול יהודה ושמורון, אל מול כל מחוז במשטרת ישראל, ככה שזה יהיה כוח מספיק משמעותי ומקצועי שנדע ל - - - תגיד, עוד משהו על זה, זה מאוד מעניין אותי, כשירדה אותה פלוגת מג"ב לנגב לפני שבועיים שלוש. כן, שתי פלוגות. שתי פלוגות. זה היו פלוגות של מילואים?

של סדירים? לא, גייסנו, סדירים, כן, במושגים שלנו כן. גייסנו שתי פלוגות מילואים,

שתי פלוגות מילואים, שמנו אותם בעוטף ירושלים, לקחנו שתי פלוגות - - - של עוטף ירושלים, הורדתם לדרום.

כדי לתגבר, בגלל הפשיעה בנגב.

אבל הם נשארו חודש שם בנגב? הם היו כמעט חודש, כן, צריך לזכור - - - למה הם לא נשארו יותר? צריך לזכור שמערך המילואים של מג"ב בשנת 2021, גם בגלל האירועים המאוד קשים שהיו בחודש מאי האחרון, הפעלנו אותם במספר מחזורים, זאת אומרת כבר גייסנו את אנשי המילואים, חלקם עשו 40 ימים, חלקם 50 ימים ויש כאלו שעשו אפילו 60 ימי מילואים, שזה המון לאנשי מילואים - - - ברור. בראייה ארצית, אם מסתכלים רגע על כל מערך המילואים של מדינת ישראל ולכן היה מאוד מאוד קשה לדרוש מהם להמשיך ולעשות את ימי המילואים. היום כשאנחנו בונים את המערך עם סד"כ הרבה יותר רחב, זה גם מאפשר לנו גמישות ביכולת המבצעית כדי להפעיל אותם בצורה הרבה יותר טובה.

אבל עדיין אתה תבנה לפי לפחות רק חטיבה אחת,

של מילואים נוספת ייתנו לכם?

חטיבה אחת אבל זה תשע פלוגות, זאת אומרת הגדלנו את היכולת. אני חושבת שצריך להיות הרבה יותר מזה, אבל אני אעצור פה כי הנה אני אומרת לך, אמיר, אני מתכוונת עם רם בן ברק, כבר דיברנו על זה, כי זה קשור גם לצבא, כי הצבא צריך פה מה שנקרא לתת את הסיוע שלו עם אנשי המילואים, ואני אומרת לך שאנחנו נקיים דיון בקרוב, כבר דיברתי עם רם אתמול, אני רוצה לקיים, זה כמובן שקשור לפשיעה החקלאית, כי ככה אני גם אתגבר מילואים בפשיעה החקלאית, אבל נעשה דיון נפרד על המילואים של מג"ב ואיך אנחנו מגדילים לכם את הסד"כ, כי האירוע הזה שגם בשבוע שעבר היה כאן דיון על שומר חומות, שפעם ראשונה המשטרה באה ובאמת מראה איך אי אפשר להיות ב90 נקודות במקביל ביום זעם ובאמת לתת שירות, ולכן לתושבים, כי בסוף המשטרה הכחולה אמורה לתת שירות לתושבים, אבל אנחנו, הנה אני אומרת לך, יהיה דיון בקרוב, דיון משותף,

אנחנו רוצים ככנסת לסייע למג"ב לתגבר את כוחות המילואים שאני יודעת שכבר אתם עובדים על זה אבל צריך הרבה יותר. אז אני שמח מאוד לשמוע, אני יכול לומר לך שגם המפכ"ל כבר אישר את התוכנית והוא כבר על זה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית וזה בהחלט נדרש, לאור האיומים ולאור התרחישים שאנחנו צופים אנחנו בהחלט חושבים שלהגדיל את מערך המילואים של מג"ב יאפשר אורך נשימה למקבלי ההחלטות, זה בהחלט חשוב. נחזור רגע לפשיעה החקלאית. כן, אני איתך. אז אנחנו כפי שאמרתי, למרות שאנחנו מאוד עסוקים באתגרי הבטחון השוטף שגם ביהודה ושומרון, גם סביב ירושלים ובכלל כל מה שקורה כרגע בעיסוק שלנו כחייל, אנחנו משקיעים מאוד גם בפשיעה החקלאית במרחב הכפרי,

מרחב שהוא מרחב עם 83% משטחה של מדינת ישראל שמוגדר מרחב כפרי ברור לכל מי שיושב פה שזה מרחב עצום עם שטחים עצומים שצריך לתת להם מענה וטיפול. אנחנו מפעילים ארבע יחידות ימ"ריות ייעודיות, יחידת ימ"ר זה יחידה מרחבית ללוחמה בפשיעה עם כל האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים שיש, עם כוח מבצעי מאוד מקצועי בעניין הזה. בצפון, בחוף, במרכז ובדרום יש לנו את תחנת מטה יהודה באזור בית שמש - - - כן, היינו במטה יהודה, פגשנו אותם גם בשבוע שעבר אני ורם בן ברק בגלל העניין של קו תפר והשב"חים.

ואנחנו מדברים עוד על עשרות משק"ים, מב"סים, קצינים, קציני מג"ב שפועלים אל מול המועצות האזוריות, שלכל זה אמרתי, מוסיפים את ה-8,000 מתנדבים שיש לנו, כל הגורמים החבירים שעובדים איתנו לאורך כל השנה, ובסך הכל אנחנו דיי עסוקים. אם רגע לדבר בסטטיסטיקה או במה שנקרא בשפה המשטרתית, ואני מדבר רק על פשיעה מדווחת, כי אנחנו לא יודעים לשקף פשיעה שהיא לא מדווחת למשטרת ישראל, אז אנחנו מדברים על העשור האחרון, אני רוצה רגע לחזור ברשותך לשנת 2000. בשנת 2000 היו כ-5,000 אירועים מדווחים למשטרת ישראל, ואני מדבר רק על פשיעה חקלאית, שנת 2000. ב2000 הקמנו את יחידות, משטרת ישראל אז החליטה להקים את היחידות הימ"ריות ובכלל להשקיע הרבה יותר מחשבה מקצועית בטיפול במרחב הכפרי ובפשיעה החקלאית, ומ-2010 נקודת הייחוס שלנו כשמדברים על 1,600 אירועים, אני קופץ עשור אחד קדימה, אנחנו מדברים היום על פחות מ-750 אירועים. מדווחים. מדווחים, אני מדבר רק על - - - כן, אבל אתה יודע, יש הרבה שמהייאוש לא מדווחים או מהפחד. אני מסכים איתך בהנחה הזאת שאת אומרת, ואם יש פה משימה לכולנו זה להגביר את הדיווח למשטרה, כי אנחנו יודעים לתת מענה כשהדברים מדווחים ויודעים גם לספור אותם ויודעים גם להתייחס אליהם, וגם מהם אנחנו מוציאים הרבה מאוד תובנות שדרכן אנחנו מבצעים פעילות, ולכן אנחנו מדברים בירידה של 50% - - - הצטרפו חבר הכנסת אופיר סופר, חברת הכנסת ענבר בזק, שמחה רוטמן כבר הצטרף,

ולכן אנחנו מדברים על ירידה ב-50% בפשיעה המדווחת, אנחנו מדברים על עלייה של 50% בכתבי האישום, שזה המדד שלנו בסוף לטיפול נכון,

מקיף בכל ההיבטים, לא רק בהיבטים המבצעיים.

בשיחות שאתה, אתה נמצא בשטח, אתה מסתובב, החבר'ה שלך נמצאים, הרי, בוא שנייה רגע נדבר על העניין הזה שלא מדווחים, כמה נראה לך באחוזים כאילו כבר מפחד או, כאילו הרי אני מבינה את האירועים המדווחים, אבל אנחנו חיים מה שנקרא בתוך העם, כמה נראה לכם,

אתם יכולים להגיד פה בוועדה, זה בסדר,

המטרה זה להבין את גודל האירוע. אנחנו מוטרדים מאוד מהכמות ומהעוצמה של האירועים הלא מדווחים, זה לא שאנחנו מקלים ראש, אנחנו מוטרדים מאוד מהדבר הזה, אנחנו מנסים לייצר מפגשים הרבה יותר קרובים לחקלאי, למגדל, ולגורמים שעוטפים אותו בסביבה שבה הוא עובד כדי לעודד דיווח. אני יכול לומר לך שאנחנו מאוד מוטרדים מזה, אני מאוד מוטרד מזה אבל לא רק אני.

שלום, אני אפרת, אני ראש אגף מדיניות ואסטרטגיה במשרד הבט"פ, רק בהקשר לדברים שנאמרו על ידי מפקד מג"ב. סליחה רגע, יש מישהו מהשומר החדש שנמצא בחוץ ולא יכול להיכנס? לא, לא, אנחנו פה. אתם פה? בסדר, אוקיי. אז יש שני אנשים יותר, עליי. בסדר, הכל בסדר, אני לא מאשימה גם את הסדרנים, יש כאן החלטה באמת מיותרת, אבל אין מה לעשות, עוד שני אנשים אני אספוג, אלך לוועדת האתיקה שלא קיימת.

סליחה, אמיר. אנחנו מוטרדים גם בוועדה, גם חברי הכנסת מאירועי פשיעה חקלאית שלא מדווחים, אנחנו יודעים שהם קיימים כי אנחנו מדברים עם החקלאים. השאלה מה אפשר,

הפרעתי לך, מה אפשר - - - נכון, רציתי רק להוסיף,

רק להוסיף שבאמת גם אנחנו במשרד לבטחון הפנים,

מוטרדים מהסוגיה הזו, ואנחנו עכשיו ביחד עם הלמ"ס בונים סקר בשביל לבחון את היקף התופעה מול החקלאים.

ואז בעצם תהיה לנו תמונה יותר מלאה, וגם אחר כך לימים נוכל לבחון את ההשפעה של התוכניות השונות אל מול המצב שנראה בתחילת שנה הבאה. הסקר, התוצאות שלו אמורות להגיע באזור אפריל, אז יהיה לנו בעצם נקודת בסיס שעליה גם - - - אחרת מהמדווחים של מג"ב.

ואז נראה את הפשיעה המדווחת ואת הבעצם בקרב החקלאים מה היקף הפשיעה האמיתית על פי הסקר הזה שאנחנו עושים באמצעות למ"ס,

חשוב מאוד. בסדר גמור.

תוכל לקבל קצת תמונת מצב יותר אמיתית ממה שקורה בשטח. אוקיי, סליחה, תמשיך. אז אם כבר אנחנו ממפים את החסמים, אז אחד החסמים המרכזיים שאנחנו מיפינו זה באמת אחוז הדיווח הנמוך. נחכה כולנו בציפיה לסקר, אבל נדמה לי שלא נופתע מהתוצאות שיהיו שם, אולי רק מההיקף. חסם נוסף שהוא מאוד דרמטי וחשוב שנשים אותו אולי פה ובעיניי הוא אירוע מדינתי, את קוראת לזה אירוע לאומי, זה הסיפור של מרחב התפר, הרבה אומרים שהוא פרוץ, אני אומר שהוא לא קיים, אני מסתובב שם, אני חי שם, אנשים שלי חיים שם, מרחב התפר לא קיים,

צריך להבין שמרחב התפר לא קיים, אני אסביר את זה רגע בתופעה אחרת, יש לנו השנה עלייה של 78% בגניבות - - - כן,

אני איתך כל הזמן אמיר, אל תדאג, אני אישה, אתה זה, אני גם מסוגלת לעשות עוד שני דברים במקביל. אני מודה שהייתי מאבד את זה מזמן. 78% עלייה. יש לנו עלייה של 78% בגניבות טרקטורים וכלים חקלאיים. בשנה האחרונה? בשנה האחרונה. בגלל שהם יכולים כמו שראינו במטה יהודה וגם במנשה ראיתי, פשוט לנסוע לשטחים. לגמרי. אני יכול לומר לך שמרבית, ואני יכול לנקוב אפילו - מעל 90% מהכלים החקלאיים האלה, אנחנו יודעים שעוברים לשטחים, ליהודה ושומרון. זאת אומרת שאין גדר, זה לא רק תופעת השב"חים שהיא תופעה בפני עצמה שמטרידה אותנו בהיבטים הבטחוניים, אבל אני שם את זה רגע בצד, אלא גם בהיבטים שהם גם מחוללי הפשיעה. צריך להגיד שגם חלק מהם עוסק בפשיעה חקלאית, חלק מהם עוסק גם בפשיעה פלילית, לא רק בפשיעה החקלאית.

כל הפשיעה החקלאית, לפחות מהנתונים שהובאו בפניי, כמעט כולם מגיעים מהמגזר, כאילו זה לא משהו שאנחנו רואים כמעט 90%. 90%. עבירות אמל"ח 90%, אני רואה את הנתונים, זה לא עניין שאנשים יגידו לי, מישהו אמר לי זה גזענות, מה קשור לגזענות, זה הנתונים, שאותו אדם נכלא ונאסר יודעים מאיפה הוא מגיע, הבעיה שעם השב"חים יש לך אירוע הרבה יותר בעייתי, כי לפי מה שהבנו בוועדה הקודמת רק אחרי שלוש פעמים אפשר לעצור אותו? אחד אמר חמש. לא, לא, שלוש פעמים. שלוש פעמים. פעם שלישית הוא רצדיוויסט ואז אנחנו - - - יכול לעצור אותו ולהכניס לכלא?

אז פעם ראשונה שהוא לוקח טרקטור זה בסדר? לא, לא. רק עצם העובדה שהוא שב"ח. אנחנו מדברים רק על האירוע שב"ח. השב"ח.

עבירה נלווית זה כבר סיפור אחר.

ברגע שהוא עושה עבירה נוספת פלילית - - - על זה שהוא בכלל חצה ובא לעבוד בישראל פעם שלישית. זה גם מדיניות תביעה.

שניה, אבל אתם עושים רישום שלהם? בוודאי, מה זאת אומרת. כי אני מקבל דיווחים על הרבה מאוד אנשים שנתפסים כשב"חים ואפילו לא נרשמים בשום מקום, פשוט מחזירים אותם שלא ייספר להם אפילו לפעם הראשונה, שנייה ושלישית, תופסים אותם משטרה, מביאים אותם למחסום, שולחים אותם הביתה וזה לא נרשם בשום מקום. א' אנחנו נשמח להכיר את המקור, לא חלילה - - - קיבלתי על זה תלונות פשוט,

זה הנוהל אבל, הנוהל הוא שבשנייה שתופסים שב"ח מזהים, מסמך מזהה, איך אתם יודעים מי הוא?

אלף יש להם זהות בדרך כלל, בית יש לנו מערכות טכנולוגיות שאנחנו מזהים גם לפעמים בצורה מסודרת, דרך אגב, כולם עוברים גם הליך מסויים של תשאול, של הטבעה, של לצורך העניין של זיהוי ולכן הם גם מופיעים אצלנו במערכת,

אני לא רוצה להתחייב ב100% שכולם עוברים את התהליך ב-100%, אני יכול לומר לך שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים שיקרה.

אז יש לך עלייה בשנה האחרונה של הגניבות של ציוד חקלאי - - - לא, נתתי רק דוגמא לסיפור של גניבות הטרקטורים כי זה פגיעה ביכולת של החקלאי לנהל את הגידולים שלו, את התוצרת שלו, וכשיש יכולת להעביר טרקטור או כלי חקלאי באופן מיידי לשטחים, עד שהמגדל מזהה שנגנב לו הכלי זה לוקח שעות לפעמים, ועד שאנחנו מקבלים את הדיווח הכלי כבר חונה ברשות הפלסטינאית ולכן אנחנו בבעיה קשה, למרות שצריך להגיד שגם שמה יש לנו יחידות שפועלות. אוקיי. בוא תסתכל עם הפנים קדימה, כי אנחנו צריכים להתקדם. הפנים קדימה, אני חייב להגיד שא' אני מברך על קיום הוועדה ועל השיח הזה, אני חושב שצריך לשים אותו על סדר היום ואת שמה אותו על סדר היום, מבחינתנו זה מחזק מאוד את המוטיבציה לפעול, הדבר השני זה אנחנו הולכים להרחיב את כמות המתנדבים שלנו, קיבלנו אישור דרך תקציב ואישור מהמשרד, משרד החקלאות, מהשר ומהשר לבטחון הפנים, וכפי שאמרתי קודם בתוכנית שהצגנו ואושרה על ידי המפכ"ל להקים שתי יחידות מתנדבים, אחת בדרום אחת בצפון, כדי להתמודד עם התופעה של הפשיעה החקלאית. אנחנו ממקדים השנה ושמים דגש ומיפוי מאוד משמעותי, אישור תוכנית המודיעין שלנו שאושרה רק השבוע יחד עם המרכז בינה שלנו שלטעמי צריך לחזק אותו, אבל שמים דגש מאוד על הנושא של הפשיעה החקלאית. הנושא של כמו שאמרת קודם הפיילוט,

של השש מועצות, אנחנו היינו שמחים אם זה היה מתקיים בכל הארבעים ושתיים מועצות כי זה באמת שובר שוויון, זה מאפשר לנו נוכחות 24/7. לא, המטרה של פיילוט זה שנעקוב אחריו כדי שזה יקרה, זה המטרה, זה מה שזה יהיה גם, פשוט בגלל שזה חדש השיטור מועצתי בגלל זה - - - אני חושב שצריך להתייחס לעניין החקיקה, הענישה, ולהחמיר. אתה יכול להרחיב בעניין הזה בבקשה? משפט רגע לפני כן, כן, אני ארחיב, אבל למשל אני אתן דוגמא, אנחנו הולכים עכשיו, 30% מהעבירות שתיארתי קודם הן בעניין תוצרת, ואנחנו השנה מגיעים כבר ל־20% הסדר מותנה, הסדר מותנה זה היכולת שלנו לטפל בגנב אל מול החקלאי בהליך שהוא לא הליך ארוך משפטית, שלפעמים הוא גם נסגר בלי ענישה ולכן בעניין הזה יש פה בשורה, ככל שנרחיב את הטיפול דרך הסדר מותנה, אני מדבר רק על תוצרת, שזה עבירה של פגיעה ב- - - באבוקדו, לא בטרקטור. באבוקדו, כן, בתפוזים. בכמויות קטנות. בכמויות מאוד, בדיוק, קטנות, של שקיות. לשמחתי עשינו עבודה השנה והצלחנו להגיע לשינוי תרבות בטיפול, אנחנו עומדים כבר על עשרה אחוז וזה גדל, לטעמי אנחנו השנה נגיע למספרים קצת יותר גבוהים בסיפור של הסדר מותנה וזה מאוד חשוב, זה מרתיע ובעיקר מחזק את אמון החקלאי במשטרה,

ביכולת שלנו לטפל, כי כשמגיע הקורבן עבירה ומתלונן על גניבה של עשרה,

שלושים קילו תוצרת, אגב, למי שלקח עשרה עשרים קילו זה כלום, אבל אם אנחנו סופרים שלושים,

מאתיים גנבים כאלה שנכנסים ועל הדרך לוקחים עשרה קילו, לחקלאי זה מכת מוות. ואז מה, הוא משלם את שווי הנזק? הוא משלם פיצוי כספי,

הוא משלם פיצוי כספי בהסדר מותנה, מה שאנחנו מגיעים איתם להסדר. מה הנורמה בדרך כלל? מעל שווי הנזק? תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אתם צריכים מתנדבים במג"ב,

חסר מתנדבים. בכלל ההתנדבות למשטרה ירדה בצורה דרסטית בשנתיים האחרונות, אפילו יותר, איך בעצם היום מישהו שרוצה, הרי מה כל הזמן באים אליי פה בוועדה, כל הזמן באים ואומרים לי בסוף יקומו מיליציות כי אין לנו בטחון, אז אני אומרת רגע, ממש לא יקומו פה מיליציות, זה לא מד"ב. איך אבל כן אפשר להתנדב, גם למשטרה וגם למג"ב,

בשביל להריץ את התוכנית הזאת שתכף שר החקלאות ידבר על זה או המנכ"ל, אני לא יודעת מי שיגיע ידבר, אבל איך בעצם היום מישהו שבאמת נמאס לו והוא רוצה להתנדב, מה הוא צריך לעשות? חוץ מהשומר החדש שתכף הם ידברו, אבל יש לכם גם מתנדבים שפשוט רוצים לעזור לשמור על הבית שלהם ועל התוצרת שלהם. כן, קודם כל אני צריך להגיד שרוח ההתנדבות היא תופעה מדהימה בחברה הישראלית.

אנחנו עכשיו בשלבים מאומצים לגיוס של מתנדבים חדשים. כי אתה צריך עוד. גם כי אנחנו צריכים עוד וגם כי אנחנו סומכים על האנשים האלה שייתנו באמת את השמירה על הבית, על החצר הפרטית והציבורית, סביב המועצה, כל אחד במועצה האזורית שלו, ואני יכול לומר לך שיש רוח מצויינת ואנחנו מזהים מספרים מצויינים של מתנדבים חדשים שמגיעים לתוך המערך, ואנחנו גם מזהים את המוטיבציה שיש לשאר המתנדבים לפעול כמעט כל לילה בכל מקום, בכל נקודה. אני לא מזהה דרך אגב היחלשות או ירידה, לפחות לא - - - לא, נתונים בדקתי, היה הרבה יותר מתנדבים במשטרה, היה כמעט 70 אלף, היום יש 30 אלף מתנדבים.

אני רוצה פשוט לדעת שאם מישהו צופה ואומר אני רוצה עכשיו להתנדב, לסייע, מה הוא צריך לעשות? הליך מאוד פשוט, אני מדבר רגע רק על המרחב הכפרי ורק על מג"ב. כן, כן, אנחנו בדיון על המרחב הכפרי.

יש מש"ק בכל מועצה, במועצה אזורית בדרך כלל יש מש"ק, יש מב"ס, הם יודעים למי לפנות, כל החברים שלהם כבר, יש לנו בסיסים כפי שאמרתי קודם בפריסה הארצית בכל נקודה בארץ מהצפון עד הדרום כולל באזור אילת, והפרוצדורה היא מאוד פשוטה, אנחנו גם את ההכשרות עושים בקירבת הבתים. זאת אומרת, אנחנו לא מביאים אותם לבית ספר החיילי שלנו בבית חורון בירושלים, אלא עושים את זה בפריסה ארצית ולכן זה מאוד קל, מאוד פשוט, ואני קורא לציבור לבוא ולהתנדב, אנחנו נשמח מאוד שהם יגיעו. אבל ההתנדבות היא על בסיס אזורי? זאת אומרת בן אדם שגר בתל אביב ורוצה להתנדב לשמור בצפון אתם מקבלים אותו או שהוא צריך לגור בתחום המועצה האזורית ששם אתם רוצים להעסיק אותו? רוב המתנדבים שלנו הם באזור המגורים שלהם. בטח באזור.

שם זה מעט כוח אדם, אני אומר בן אדם מהמרכז רוצה להתנדב, בן אדם שגר בעיר, איך הוא - - - יש לנו פתרון גם למה שאתה אומר, יש לנו יחידות שהן יחידות ארציות אנחנו קוראים להן, שאם וכאשר כמו שאתה מתאר יש מישהו ספציפי שרוצה אנחנו גם יודעים לקבל אותו.

רק שאלה קטנה, נתון שאמרת קודם. שאלה אחרונה ואנחנו חייבים להתקדם. בסדר, אמרת עלייה של 90% בגניבות טרקטורים השנה? 78%. 78%, סליחה, זה 2021 או 2020? זאת אומרת זה 2021 ביחס ל2020. נכון. 2020 אבל זה שנת קורונה, או שהיה שוני? כלומר איך זה ברב שנתי? אנחנו בעלייה, לא, אנחנו בירידה צריך להגיד, אמרתי את זה קודם, אני לא זוכר אם היית נוכח, אנחנו בעשור האחרון בירידה של 50% בפשיעה החקלאית,

בעשור האחרון. ביחס לשנה קודמת אנחנו בעלייה של 78% בתופעת גניבת הטרקטורים,

תרצה נתון - - - ואיך זה ביחס ל־2019? פשוט האם יש פה איזה שינוי של הקורונה או שזה משהו, או שזה שינוי מגמה? זה השאלה. שאלה טובה, יש שקף טוב. שנה שעברה למעשה היו 24 אירועים של גניבות טרקטורים לעומת השנה, 46 אירועים, שמה שחשוב לציין זה 50% מהטרקטורים הוחזרו לבעליהם, זה לא - - - אוקיי, רק שאלה, איך זה ביחס ל־2019?

האם 24 היה - - - 24 אירועים בשנת 2019. הבנתי. כמה אירועים יש לנו השנה? של גניבת טרקטורים 24 אירועים. השנה, 2021. ב־2021 - 46. וב־2020?

אתה יכול גם להעביר אלינו ונעביר, הוא פעיל מאוד בוועדה שמחה, אני רוצה למצוא--- יושבת הראש, הוא דיבר לפני כן על החמרת ענישה וזה נושא שהוא חשוב לי בגלל הסוגיה של החוק שלנו, אם הוא יכול להרחיב קצת על העניין. באיזה היבט? הצורך בהחמרת ענישה, ראינו את זה גם בדו"ח של המ"מ בהקשר הזה. מה יש היום, איפה זה נשבר. אני רוצה רגע לדבר על הסיפור של מאפייני הפשיעה, מאפייני הפשיעה החקלאית, ודרך זה אני אענה לך על השאלה, מדוברת בפשיעה מתוכננת, מסודרת, אלימה, מתוחכמת, זה לא אנשים שעוברים על הדרך וגונבים את התוצרת, זה פשיעה הרבה יותר מתוכננת, הרבה יותר מתוחכמת, הרבה יותר קשה, אני אגיד את זה במשפט אחד, יש אנשים שזו הפרנסה שלהם. זה החיים שלהם. לפגוע בחקלאים. זה כל מרכז חייהם, הוא החליט לבוא ולהקים משק - - - לא, הוא מדבר על הגנב. הגנב אתה אומר זה כלכלי, זה עסק כלכלי שלו. הגנב זה החיים שלו לפגוע בחקלאים, מזה הוא מתפרנס, זה מה שהוא אומר. ויש לגנבים האלה, אני שואל, למזיקים, הרבה פעמים זה גם שריפות ושריפת טרקטורים, בסדר, מעניין גם כן אם תתייחס לזה, יש להם רכוש? הם בעלי רכוש? זאת אומרת אנחנו וידעים לפגוע בהם כלכלית? אנחנו, שאלה מצויינת,

אני לא נותן ציונים, אני רק אומר כי זה אחד היעדים המרכזיים שלנו בשנה הזו, אני יכול לומר לכם שבשנה הקודמת אנחנו הכפלנו את התקיפה הכלכלית שלנו, זאת אומרת - - - לצורך העניין ללכת לתהליך של חילוט.

כשאני מדבר על תקיפה כלכלית אני מדבר על תהליך של חילוט. יש פרשייה אחת שהיא כבר פורסמה, פרשייה שבה התמודדנו עם נושא של גניבות גרעינים, לכאורה זה נראה איזה אירוע פשוט, אבל זה היה אירוע מאוד מאוד גדול ששם הצטרכנו לחלט רכוש בכמעט 3 מליון שקל. עכשיו מאיזה שלב אתה יכול - - - רגע,

שאלת שאלה,

לא,

כי אחרי זה אני אסיים את הדיון ולא כולם מדברים, אבל שאלת,

אין בעיה, אז אחרי זה תדבר איתו, אני רוצה לשמוע את נציגת המשטרה,

אני מתנצלת, זה כבר 45 דקות, יש לי הרבה דוברים, שר שתכף מגיע וב־11:30 דיון נוסף לנהל. אז בבקשה, מי נציגת המשטרה, מי מדברת? גם משרד לבטחון פנים? כן בבקשה. אז למעשה הדברים המרכזיים נאמרו על ידי מפקד מג"ב, אני רק אוסיף עוד שני היבטים נוספים, אחד, מבחינת האכיפה אנחנו רוצים להוסיף יכולת אכיפה מנהלית, אנחנו מנסים להוסיף יכולת אכיפה מנהלית לשוטרי מג"ב, ובמקרה של כניסה לשטח חקלאי שהם יוכלו לתת קנס בדומה לקנסות של הקורונה, כלי שאנחנו ביחד עם משרד המשפטים מנסים לפתח אותו. היום אי אפשר לתת קנסות. היום לא ניתן, וזה ייתן להם עוד כלי אכיפתי במקום שהוא משמעותי, אנחנו עובדים על זה יחד עם משרד המשפטים, זה דבר אחד,

שני - - - הצטרף אלינו שר החקלאות, עודד פורר, הוא כבר לא חבר כנסת לצערי. ושרון אופק.

אז רק אני נותנת לך רק לסיים את הנקודה ונעבור אליך. דבר אחרון, נמצאת פה המנכ"לית של משרד החקלאות, אז זה בשיח בין מנכ"לי חקלאות ובט"פ. איך את מקדמת את הנושא של הקנסות? ביחד עם משרד המשפטים אנחנו עובדים על זה ממש, בעצם הם - - - ואיפה זה עומד? יש קושי להגדיר את העבירה הזאת של הכניסה לשטח החקלאי. כמה? את הקורונה אפשר להגדיר כעבירת קנס אבל כשגונבים זה אי אפשר? אני אנסה להסביר, עבירת קנס צריכה להיות כזאת שהיא נעשית לעיני השוטר, היא שכיחה והיא קלה להוכחה,

בעניין של כניסה לשטח חקלאי החוק אומר ששטח חקלאי זה יכול להיות כזה שמוכן לעיבוד, למשל דבר כזה שוטר שמסתכל האם השטח מוכן לעיבוד - - - ואם הוא לא מוכן לעיבוד וגנבו לו? אבל אנחנו מנסים להגדיר את זה שזה ברור לעיניי השוטר שזה שדה חקלאי, ברור, ושגם ברור שמי שנכנס אליו הוא לא הבעלים, כלומר לא נדרשת פה סוגיה חקירתית, לא צריך לקחת את האדם שפלש לשטח ולחקור אותו, אם שני התנאים האלה יתקיימו יהיה ניתן לתת קנס, בדיוק אנחנו מנסים להגדיר את היסודות האלה של אפשרות מתן הקנס,

מכיוון שהוועדה הזאת מקיימת דיון על פשיעה חקלאית כמעט כמו משהו חמישה שבועות, אז אנחנו רוצים לבדוק, אנחנו נעקוב איפה עומד נושא הקנסות ואם צריך לסייע בחקיקה, גם חברי הכנסת יתגייסו לטפל בהם, הדרך הכי טובה היום זה לפגוע בכיס - - - למה זה תנאי של עיני השוטר,

זה עבירה מנהלית.

כל העבירות המנהליות בתחום הבנקאות הן נעשות לעיני השוטר? בניירות ערך נעשות לעיני השוטר או שאחר כך מוצאים הוכחה? מצלמה ועושים.

זה עבירה מנהלית במובן הזה שזה ברירת משפט, נותנים לו קנס במקום, שאם הוא לא רוצה הוא הולך לבית משפט, זה לא עבירה מנהלית מהסוג שאתה חושב. למה לא

סליחה רגע, הבנתי את הנקודה, אנחנו נעקוב אחריה ואם זה לא יתקדם אנחנו נביא את זה בחקיקה,

זה לא מצריך חקיקה, זה מצריך בעצם, בדיוק. דבר אחרון, בשיח בין מנכ"לי חקלאות ובט"פ מנסים לראות אם אפשר לעזור במרכיבי בטחון ליישובים, זה משהו שבעבר - - - היה פה עם דודי אמסלם, הייתי פה בכנסת הזאת.

אז אנחנו רוצים להחזיר עטרה ליושנה, בשיח בין המשרדים - - - כמה כסף זה היה אז? אנחנו היינו אז. 30 ומשהו מליון אם אני זוכרת נכון. אתה זוכר את זה? זה לא היה דרך חקלאות. זה היה דרך וועדת הפנים של הכנסת שהיתה אחראית על בטחון פנים וזה היה כסף שכאילו חד פעמי.

תודה רבה. בבקשה, אדוני השר, עודד פורר. תודה. תסלחו לי חברי הכנסת האחרים, הכי כיף לי לבוא לוועדה של מירב.

אנחנו חברים כבר כל כך הרבה זמן פה, ונלחמנו בזה בכל כך הרבה כובעים אחרים שהיינו, אז אני חושב שיש פה הצטרפות של מקרים חיובית, גם מכיוון הממשלה, גם מכיוון הוועדה שאת מנהלת, שנוכל לדחוף את הנושא הזה קדימה, כי פשיעה חקלאית מדברים על זה הרבה זמן. זה לא נושא ששמעו עליו פעם ראשונה השנה, זה נושא שמכירים אותו כבר הרבה מאוד שנים, וכבר הרבה מאוד שנים, תסלחו לי, הוא הגיע לרמה של הזנחה פושעת, ובניהול הכוחות, במרחב המשימות נתנו לדבר הזה לצמוח ולגדול עד לרמה שהחקלאי מצא את עצמו עומד לבד בתוך האירועים בלי שיש לו למי לפנות. אני הגדרתי עם הכניסה שלי למשרד את זה כאחד היעדים המרכזיים שהמשרד צריך לטפל בו, וכשאני אומר את זה המשרד אני מתייחס גם למשרד החקלאות ופיתוח הכפר וגם למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

היתרון שאני כשר בשני המשרדים האלה יודע לתכלל פה ולהביא את שני המנכ"לים האלה לשיתוף פעולה גם תקציבי וגם ביצועי - אני חושב שהוא חסר תקדים והוא משרת את המטרה, וזאת הפעם ראשונה שיושב פה מפקד מג"ב שהם מקבלים,

בדרך כלל הם באים - - - כן, הוא היה מופתע. פתאום אומרים לו,

אני אמרתי לא מעניין אותי, אי אפשר לספר שאתה רוצה להילחם בפשיעה החקלאית אבל משאבים אף אחד לא רוצה לשים, אף אחד לא רוצה להקדיש לזה משאבים, לא נילחם בפשיעה החקלאית בלי לשים משאבים, אנחנו עשינו כצעד וכטאקט ראשון, ואני מצפה גם שהמשרד לבטחון פנים יצטרף ויוסיף גם הוא עוד משאבים נוסף על מה ששמים, ואנחנו שמנו קודם כל בלי תנאי, שמנו 3.1 מליון שקל עם התחייבות של משמר הגבול להקים בסיסי מתנדבים, אחד מחוז צפון אחד מחוז דרום. כשאנחנו אומרים, זה לא מתנדבים כאילו אוקיי, חבר'ה יבואו, המשמעות היא שיש כמו שבמשטרת התנועה יש הרבה מאוד מתנדבים, בתחומים אחרים, מגיע עם מדים, עם ציוד של מג"ב, עם יכולות של מג"ב, עם יכולת וסמכויות אכיפה, זאת משמעות דרמטית מבחינת המענה לשטח, אבל יש פה מכלול גדול מאוד של בעיות שאנחנו נצטרך לטפל בהן, ופה אני רוצה גם את העזרה שלך, אחד הדברים שאנחנו זיהינו זה שכל אירוע מטופל, בגלל שנוגעים בו כל כך הרבה גורמים בלי איזה שהוא סדר אירוע ברור ונהלים שהם ברורים. הרי בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על עבירה של פשיעה חקלאית היא עבירה של הפשיעה הפלילית, גניבה, הסגת גבול, היא עבירה על חוקי צער בעלי חיים ששם הפיצוח, שזה יחידה שנמצאת אצלי במשרד החקלאות אחראית, היא עבירה שנוגעת לפגיעה באיכות הסביבה ששם נכנסת הסיירת הירוקה שנמצאת תחת המשרד להגנת הסביבה עם רשות הטבע והגנים, מכלול של נושאים שנוגעים בכמה משרדים. והטעות היא שבסוף מי שעשה את העבירה של הפשיעה החקלאית יקבל דו"ח או כתב אישום על הסגת גבול או על גניבה בלבד. צריך לקחת, וכתבי האישום האלה צריכים להיות כתבי אישום משמעותיים, כי אם אתה נכנס לבית משפט עם כתב אישום על גניבה או על הסגת גבול או אתה נכנס עם גניבה, הסגת גבול, פגיעה בצער בעלי חיים, פגיעה באיכות סביבה - - - והלבנת הון, יש אנשים שחיים מזה.

אתה נמצא באירוע דרמטי אחר ולשם אנחנו מכוונים. אנחנו חייבים תוך זמן קצר לייצר ספר נהלים על התמודדות ופעולות בהגעת תלונה על פשיעה חקלאית. אנחנו מלווים, היועץ שלי ניצן עושה את זה ברמה סיזיפית, כי אמרתי חקלאי שפונה אלינו מקבל ליווי, כי אני באמת חושב שגם הסימון לשטח, לפושעים צריך להיות כזה שחבר'ה, אנחנו מרכזים מאמץ פה, מישהו שעושה עבירה של פשיעה חקלאית אנחנו לא נוותר ולא נרפה, ונבוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זאת מלחמת התשה שאנחנו חייבים לנצח בה ואנחנו חייבים לנצח בה בכל הכלים שעומדים לרשותנו, אנחנו צריכים ביחד, ויכול להיות שהשולחן הזה הוא השולחן המתאים, יכול להיות שזה יהיה שולחן בין משרדי שידווח לך על ההתקדמות אחת לתקופה, לייצר ספר נהלים על פעולות בין משרדיות שחייבות לקרות איך שמגיעה התלונה. אני רוצה לשאול אותך, האם החוק היום מגדיר היטב את הנושא של פשיעה חקלאית ממה שאתה רואה? האם החקיקה טובה, או שהפיזור של כמה משרדים פוגע, אם יש משהו מבחינת חקיקה. אני חושב שאני לא הייתי רץ לחקיקה, תמיד יש דברים שאפשר לתקן בחקיקה,

יש דברים שאפשר לתקן צריך לתקן אותם, אבל אני באמת חושב שאנחנו היום, אני אומר את זה אנחנו,

לא ניצלה ולא מנצלת את הכלים שיש לרשותה, יש לנו כלים, צריך לדעת לתכלל אותם, צריך לדעת לתעדף אותם, אז הנושא למשל, הנושא של אמצעי בטחון ביישובים, בסוף זה שאני אציב מצלמה זה לא מספיק כי צריך מישהו שיסתכל על המצלמה הזאת וצריך מישהו שיעקוב אחרי הדברים ושיהיה מוקד רואה ושיהיו את כל הכלים האלה זה צריך לבוא בכמה וכמה אספקטים, חלק ממתנדבים בשטח, חלק מפעולות של שוטרים ופקחים, וחלק גם מהאצלת סמכויות נוספת גם לפקחי הרשויות המקומיות. יסלחו לי ראשי המועצות האזוריות, אני יודעת שיש גם שיטור מועצתי - - - מועצתי,

יבוא בשבוע הבא הצו של - - - אני משתף פה,

אני לא מסתיר את זה, אני משתף פה גם בלבטים שלי,

ראש מועצה אזורית יש לו שיטור מועצתי, למה הוא ידאג? הוא לא ירצה שיהיו פריצות ביישובים, משהו שצריך להילחם בו. הפשיעה החקלאית לא תהיה אצלו, זה ששרפו טרקטורים, הרי תמיד מה הבעיה עם הפשיעה החקלאית? כאילו אין בה נפגעים בנפש. שרפו את הטרקטורים, שרפו את השדה, גנבו את הפרות, מי יש לו ראש לזה, אנחנו פה, בסוף כל אחד רוצה לשמור על הבית שלו, ולכן אני לא פוסל, אני חושב שהמועצות האזוריות הן שותפות חשובות פה, צריכה להיות פה הגדרה מאוד מאוד ברורה שאנחנו צריכים להילחם בפשיעה החקלאית. אני לא מוריד מהצורך להילחם, למשטרת ישראל ברוך השם יש מספיק משימות, גם בפשיעה הפרטית, אבל כדי להילחם בפשיעה החקלאית צריך לייצר פה שיתופי פעולה משמעותיים, למשטר הגבול, למג"ב יש כלי ואמירה חשובה מאוד בעניין, אני חייב לומר שגם שינוי המדיניות שהוביל המפכ"ל פה אני מברך עליה, הרי הכניסו את שוטרי מג"ב לתוך התחנות, מה שהיה פעם השיטור הכפרי, זה, החליט להוציא את זה, אני חושב שזה נכון, כי בסוף תמיד מפקד התחנה ברמלה לא ייתן תיעדוף לפשיעה החקלאית במועצה אזורית גזר, יש לו מספיק צרות ברמלה, ופה אנחנו, אני בא להילחם בפשיעה החקלאית, צריך להילחם בפשיעה החקלאית, על זה צריך לשים דגש, אני הולך להקים ועדה בין משרדית בתקופה הקרובה שתגבש את ספר הנהלים הזה, חשוב לי שזה יהיה בשיתוף הוועדה שלך, אני חושב שזה צריך להיות עם דיונים פה שצריכים לבוא כולם ביחד ולתת דין וחשבון קודם כל לציבור, כי פה נותנים דין וחשבון לציבור, פה זה לא דיון שאנחנו, פה נותנים דין וחשבון לציבור, יבואו פעם בשבועיים שלושה, מבחינתי תוך 60 יום אפשר לגמור את ה- - - איפה חברות הביטוח באירוע, אני זוכר שבנושא גניבות רכבים עשו שת"פ עם חברות ביטוח והמשטרה כדי לצמצם גניבות רכבים, יש איזה שהוא שת"פ כזה על פשיעה חקלאית? בוועדה הבין משרדית יהיה לך גם את האוצר? בוודאי. אגב, לאוצר יש גם יכולות

גם אצלו יש - - - אני רוצה רגע להתייחס, קודם כל--- אוקיי,

אני לא כל יום מברך את השר. לברכות אני נשאר. אל תדאג, אתה תברך, יש לך, אני רוצה רק חברי כנסת. שר הבט"פ יצא בדיון הקודם.

השר הזה וגם שר הבט"פ כולם מגויסים לאירוע של הפשיעה החקלאית, אוקיי,

האמת שתורך אופיר,

רק חשוב לי לומר מילה מירב, להגיד תודה לשר הבט"פ, יש שיתוף פעולה איתו, ישבתי איתו, פניתי אליו, אנחנו בשיח טוב, אני חושב שאחד הדברים החשובים פה זה היכולת של השרים לשתף פעולה. יושב פה גם ארגון לא ממשלתי, ארגון השומר החדש, הם עושים עבודה מבורכת, אני חושב שגם פה אסור להתעלם גם מכל מה שקורה בחוץ, צריך לקחת את כולם ביחד ולראות איך אנחנו עושים שיתוף פעולה.

חברי הכנסת רק רוצים, אבל ממש בקצרה כדי שהוא,

ותהיה קצר שגם ענבר.

יהיה קצר, בדרך כלל זה קצר, אולי הפעם אני אאריך, קודם כל בגלל שהשר הזכיר קודם כל את ארגון השומר החדש, אני רוצה לומר שהדבר הכי טוב שקרה לסוגיית הפשיעה החקלאית הוא ארגון השומר החדש, גם שהוא העלה את הנושא לסדר היום וגם הפעילות שלהם בשטח שהיא מחוץ לקופסא ויותר יוזמת, ולפעמים כשאני נוסע בכבישי הגליל ואני רואה את העמדות שלהם עם הדגל אז ליבי מתמלא גאווה בזה שיש היום אזרחים כאלה טובים עם יוזמות כל כך טובות ושעוסקות בסוגיות החשובות. אני אמרתי בעבר, אני אומר גם עכשיו, שני ערוצים אנחנו צריכים בכלל לגבי סוגיית בטחון הפנים, אבל ספציפית לגבי הפשיעה החקלאית, ערוץ אחד זה הנושא של הנוכחות המשטרתית, של הכוח אדם, בסוף יש לנו שמיכה קצרה, ואנחנו כל פעם לוקחים את השמיכה הקצרה הזאת, מגלגלים אותה מהנגב לגליל, מהחקלאי לפרוטקשן, מהפרוטקשן לערים המעורבות, מהמעורבות לאל אקצא וכל מיני דברים כאלה, ויש פה סוגיה, לצערי אני ביקשתי דיון מהיר והוא נדחה השבוע ואני אבקש אותו שוב פעם, שעוסק בכל הסוגיה של, את אמרת את זה כך, אבלה, הירידה במוטיבציה בקרב שוטרי ישראל, מוטיבציה לגיוס, סוגיה שהיא נמצאת על הפרק, אני שומע מספרים דרמטיים - - - עומדים בתור אתה מתכוון. אנשים שמשתחררים, פחות ממשמר הגבול אבל יותר מהמשטרה הכחולה, יס"מ וכולי, זו סוגיה שצריך לעסוק בה. נעסוק בה, תגיד לי מה לפורר, כי פורר צריך ללכת וחשוב לי - - - מחכה לברכות. כן, הוא מחכה לברכה שהבטחת לו. בעניין הזה אני חושב שבאמת היצירה של תוספת כוח אדם בהקשר הזה של הפשיעה החקלאית היא מבורכת, היא חשובה, והיא משמעותית, יחד עם זאת אני אומר שהערוץ השני שצריך להגיע איתו בסוף זה הענישה, אין בסוף פטנט אחר, אנחנו יודעים ששם יש לנו בעיות קשות בהקשר של בסופו של דבר שדברים נסגרים בעסקאות טיעון, הרבה פעמים דיווחים לא מגיעים, אני מזכיר שבדו"ח, דו"ח המ"מ שביקשתי לפני כחצי שנה ועסק בסוגיית הפשיעה החקלאית, אנחנו יודעים שאנשים לא מדווחים כי הם בסוף לא מאמינים בהרתעה ולא מאמינים שאנחנו יכולים, שמשטרת ישראל, שמדינת ישראל תעשה את מה שצריך בעניין הזה, בסוף אנחנו מדברים על מערכת המשפט, אני כן כידוע לכם מקדם את החוק שאת חתומה עליו גברתי, אני בשיח בעניין הזה עם שר המשפטים ואני מקווה שכבר בשבוע הבא אנחנו נקדם את זה, אני אומר לכם כי אתם יושבים בקואליציה, וגם אתה היית שותף לנסות לקדם את החוק בסיבוב הקודם, אני מצפה שכן תהיה תמיכה בכל מה שקשור להחמרת ענישה בעניין הזה, זהו, תודה רבה, תודה על הקשב.

תודה, אנחנו תמיד מקשיבים. אתה צריך ללכת?

אנחנו צריכים לרוץ לחינוך פשוט, היום המיוחד כאילו התבטל אבל הוועדות נשארו. תודה. תודה, תודה רבה השר פורר. כן, חברת הכנסת ענבר בזק. גם התייחסות לדברים של פורר. רציתי לברך את השר,

אז אני--- ניצן, תגיד לו שענבר בירכה,

אני אברך אותך, את יו"ר הוועדה, מירב בן ארי, על הדיון החשוב שזה כבר דיון נוסף בנוסף לדיון של חבר הכנסת סופר ואני יזמנו לפני מספר שבועות, אני רוצה להתייחס למה שאת אמרת על האכיפה המנהלית, את דיברת על מג"ב, אני רוצה לבקש,

אם אפשר להוסיף גם סמכות אכיפה מנהלית לרב"שים ולרבש"צים כי הם אלה שנמצאים בשטח - - - לכל שוטר. אז אני הגשתי הצעת חוק. רגע, תנו לי לסיים את השאלות ואז תענו, בסדר? אז קודם כל רב"שים ורבש"צים אני מקבלת גם הרבה פניות עם תמונות שהם יוצאים, רואים אותם בשטח, זה אנשים שלרוב באמת נמצאים בשטחים ופוגשים את העבריינים ראשונים, לא רק, דובר פה על גניבת פרי, יש תופעה מאוד מאוד נפוצה של רכבי שטח, כל מיני ארזידרים וטרקטורונים שנוסעים ועושים נזק מאוד גדול בשטחים, ואת דיברת על זה שצריך לתפוס את העבריינים בפועל, אז אני רוצה לוודא שזה לא רק שרואים את הבן אדם קוטף את הפרי או נוסע עם הטרקטור, אלא גם אחרי זה שרואים את הרכב עם הפירות בתוכו, בתוך שטח זה הגיוני שהפירות לא נכנסו ככה לרכב מרצונם. וחבל שהשר יצא כי אני רציתי לבוא ולשאול אותו על נושא של קרן פיצויים, כי אנחנו יודעים מהדיון הקודם שמעל 70% מהתיקים בעצם נסגרים בהיעדר עבריין, לא מוצאים את העבריין, אז החמרת ענישה אז יופי ותוספת תקנים זה יופי, אם נצליח להוריד את ה70% ל50% זה יהיה מדהים, הישג מדהים, עדיין יש לנו הרבה מאוד מקרים שהעבריין לא נתפס, איפה זה עומד הפיצוי לחקלאים,

אני חוזרת לדברים שנאמרו בדיון הקודם, לפעמים מדובר בנזקים של מאות אלפים ועד אפילו מעל מליון שקלים שהחקלאי הבודד לא יכול לעמוד בהם, בעבר היתה קרן פיצויים במשרד החקלאות, רציתי לשאול, אז אני מקווה שיעבירו לו את השאלה, אם יהיה דיון נוסף בנושא נקבל תשובה על זה,

חברת הכנסת שרון רופא אופיר, בבקשה גברתי, גם ציינתי בתחילת הדיון את היום ואת הכל,

לפני שהגעת. אז תודה גברתי יושבת הראש ואני מתנצלת בפניכם על האיחור, אמנם היום החשוב הזה בוטל בגלל הנחיות הקורונה, אבל כן התעקשנו לקיים את הדיונים בוועדות ואני מאוד מעריכה את זה שהסכמת לקיים את הדיון. אני מגיעה לכאן מדיון בוועדת כלכלה, ובוועדת כלכלה אמרתי שחקלאות זה ציונות, וציונות זה חקלאות, והרבה מאוד שנים לא דיברו על, לא שמו את החקלאות בליבת הקונצנזוס הישראלי, אם אני מדברת כאן בוועדה לבטחון פנים הרי שלאורך שנים התייחסו לפשיעה החקלאית כפשיעה חקלאית, שבוא נשים אותה רגע במדף בצד, למרות שיחידות טובות ורבות דוגמת יחידת ארז שהוקמה בשעתו, ומג"ב שעושה עבודה מצויינת ומשטרה כחולה וארגון השומר החדש, היו הרבה מאוד גופים שפעלו בשטח, ממשלות ישראל לא נתנו לזה את המקום שראוי לתת לזה. ואם אנחנו מתייחסים לחקלאות כציונות הרי פשיעה חקלאית זו מלחמה שפוגעת בנו כמדינה, היא פוגעת בציונות, זה טרור, פשיעה חקלאית היא מלחמה חקלאית, ככה אני מתייחסת לזה, ואם זו מלחמה חקלאית הרי שכשיוצאים לקרב, ואני לא נלחמתי בקרב, הייתי בתור חיילת סמלת מבצעים שישבה בחמ"ל וקיבלה את הדיווחים מהקרב, אבל כשיוצאים לקרב אם אני לא טועה יש תו"ל, יש תורת לחימה, איך יוצאים לקרב ואיך כל הכוחות עובדים ביחד בשטח ומי עובד עם מי ובאיזה סנכרון, ולאורך שנים הפשיעה החקלאית לא עבדה בסנכרון, וכמי שמכירה אותך מספיק שנים מירב ומעריכה מאוד את פועלך אני יודעת שהוועדה הזו ומכאן זו התורה שצריכה לצאת, צריכה לצאת מכאן תורה של תו"ל, תורת לחימה, מי עובד עם מי, מי הכתובת, איך יוצרים נהלים לטיפול כשאותו חקלאי נתקל באותו אדם שבה פעם אחר פעם ופעם אחת גונב לו את הטרקטור ופעם שנייה שורף לו את האדמות בשדה, וזה קורה בוואדי של נחל עמוד וזה קורה בפרדסים ובמטעים שבצפון הרחוק איפה שאת גרה חברת הכנסת בזק, וזה קורה בדרום, וזה קורה בשרון וזה קורה בכל מקום. אנחנו שנלחמנו במשך שנים עד שקמה מדינת ישראל על אדמות ישראל שגאלנו את האדמות שלנו צריכים לשמור עליהן, ואם אנחנו לא נייצר תורה אדוקה כזאת של איך עובדים ביחד - אני חושבת שאנחנו על ציר הזמן נאבד את מה שהצלחנו להשיג. ואני מברכת על הרוחות שנושבות היום בממשלה שקוראות לזה, על הדברים החשובים שאמר שר החקלאות, ואני חושבת, שאלת קודם על חקיקה, זה לא עניין של חקיקה, אולי צריך לעשות את זה דרך חקיקה, באמת לייצר איזה שהם עשרת דיברות לחקלאי ולכל הגורמים שעובדים ביחד כדי שיבינו מי עושה מה, אני בטוחה שככה נצליח להוריד את אחוזי הפשיעה החקלאית באורך דרמטי,

תודה שרון, תודה על היום החשוב הזה שארגנתן, ונעשה יום הוקרה לחקלאים,

ממש חשוב, ואני כל כך מתחברת לדברים שאמרת חברת הכנסת רופא אופיר, על הערך של חקלאות ובעיה, יש משהו באטמוספירה, באוירה הציבורית נגד חקלאים, ואני יכולה שוב לספר, לתת את הדוגמא של אותו רב"ש ששלח לי תמונות שהוא תפס, והוא תפס את הבן אדם על חם, הוא אמר לו מה שאתה עושה זה גניבה, אבל הוא אמר לו אבל אתם החקלאים גנבים אז אני יכול לגנוב ממכם. יש משהו באוירה הציבורית, ואני עליתי גם לפני שבוע למליאה ודיברתי על עיתונאי שפגש אותי ושמע שאני מהשדולה החקלאית ואמר לי אתם מהרעים,

יש פה משהו באג'נדה הציבורית נגד חקלאים ואני חושבת שזה גם תורם לא ל, זה לא תורם לפשיעה הגדולה של השריפת טרקטורים, זה בהחלט תורם לסיפור הזה שאנשים מרגישים שהם יכולים להיכנס לפרדס ולקטוף אבוקדו - - - תודה,

אני קלטתי את השעה, אני פה נהנית, אבל יש לי דיון על אהוביה סנדק ב־11:30, גם זה יהיה כיף, השומר החדש, בבקשה, יואל,

משרד בט"פ,

אתה רוצה להתייחס למשהו?

רק אני נותנת לו ואז אתם, אז ניר סגל, בוא תכיר שיכירו אותך, אתה יכול לשבת. טוב, שלום לכולם, שמי ניר סגל, בתפקיד שלי אני אחראי על הפשיעה החקלאית בבט"פ. אתה נכנסת לתפקיד. כן, נכנסתי לתפקיד לפני שבוע. בבקשה, אז בגלל זה ביקשתי שתקשיבו לסגל רגע, אני פגשתי אותו. שעצם זה שיש מישהו שם במשרד שהשר החליט שיישב שם זה מראה על הכובד ראש ועל החשיבות שהשר רואה בטיפול בפשיעה הזאת, אני רק יכול להגיד שאני מעריך שבשנת 2022 אלף יהיו מעבר לדיבורים גם מעשים וגם תוצאות, ואני מתחבר גם לדברים שאמר השר פורר ונפגשתי עם היועץ שלו השבוע,

לפגישת עבודה ראשונה, אנחנו נעשה הכל שתהיה פה עבודה משותפת גם במאקרו וגם במיקרו ואנחנו נשתף פעולה עם כולם,

אנחנו רוצים לאחל לך הרבה בהצלחה ושהוועדה הזאת היא עבורך לכל דבר שאתה צריך, אנחנו כבר ישבנו ודיברנו, אבל תראה את המקום הזה לכל מקום שאפשר לקדם את הנושא של הפשיעה החקלאית ואנחנו נעבוד ביחד. תודה מירב. תודה לך, בבקשה, יואל, השומר החדש. יואל זילברמן מהשומר החדש. אני אגיד קודם כל תודה לוועדה ולשר וחברי הכנסת, למפקד מג"ב, גוזלן ואחרים שאנחנו בקשר, אני חייב להגיד שאני מרגיש שיש לי קילומטרז' באמת ארוך עם לא מעט אנשים פה ויש לי גם קילומטרז' לא קצר בשטח, אתמול הייתי אצל אבא שלי בשטח עד שתיים עשרה וחצי בלילה, ככה בחילופים איתו תוך כדי אני פוגש שלושה צעירים לא רחוק מהעדר בקר שלנו. איפה רק השטח?

מושב ציפורי בגליל התחתון, עמק יזרעאל, ורמת התעוזה והשפה וצורת הדיבור היא פשוט לא יאומן, איזה קפיצה, איזה שינוי ברמת התעוזה, אני אגיד שאני חושב שיקרו דברים מאוד מאוד חשובים, מה שהשר עשה פה עם התקצוב זה מאוד מאוד משמעותי, המהלכים שקורים עם משמר הגבול של הרחבת יחידות צפון דרום, אני מקווה שבקרוב זה יהיה גם חוף וירושלים וכן הלאה, זה מאוד מאוד משמעותי, ואני אגיד רק ככה שוב פעם, אני לא רוצה לקלקל את החגיגה, אני חושב רק להגיד ככה בצורה עדינה, אנחנו מרגישים שותפים, עם מפקד מג"ב אנחנו מדברים באופן סדיר, אני חושב שגייסנו למג"ב לפחות 400 מתנדבים בשנה האחרונה שאנחנו מכספי ציבור,

עבדנו כדי לגייס אותם והעברנו אותם לתוך המערכת של מג"ב ומשם בעצם זה בהובלה מלאה שלהם ובאחריותם. אני חושב שהמשרד לבטחון פנים עוד לא הבין את הערך של מה שעוד יכול להיווצר כאן בין חברה אזרחית לבין הארגון, אני מקווה שזה עוד במעלה הדרך זה ישתפר, אני אגיד את הדבר הפשוט הבא,

אני חושב שההתדרדרות בשטח שאנחנו רואים, אנחנו בינואר שנה שעברה אמרנו שאנחנו לקראת אירוע ענק, אמרנו את זה למשרד לבטחון פנים, היה שר אחר, עשינו על זה כנס פעם ראשונה בישראל,

ב-15 למרץ שנה שעברה,

כלומר השנה, אנחנו גם אמרנו שאנחנו רואים דברים שלא נראו מעולם בהיקפים, קצב ההתדרדרות שאנחנו רואים זה שבחצי שנה ההתדרדרות של תחושת הבטחון באזורים בנגב, קחו נגיד את פתחת ניצנה, קצב ההתדרדרות בחצי שנה הוא כמו הקצב שהיה לפני זה בחצי עשור עד עשור ברמת הבטחון האישי, בירידת הבטחון האישי וברמת הנועזות של הפשיעה.

אני חושב שהבעיות פה הן מורכבות וגדולות,

כי כשמדברים על יחידת 6006 בצפון אז המקורות שלהם, התחמושת שלהם והרכבים שאיתם הם עושים את כל הפעולות שהם עושים קוראים בעצם, יוצאים מהשטחים הפתוחים, יש ערבוב מאוד מאוד גדול בין המרחב של השטחים הפתוחים החקלאים לבין הפשיעה הכללית שיש במדינת ישראל, זה שזור אחד בשני, אבל מי שמשלם את המחיר הגדול ביותר זה בסוף החקלאי בקצה בשטח כי השטח שלו בעצם הכי פרוץ ושם בעצם מתחילות הפעולות והפגיעות הן מאוד קשות ושאלו פה לגבי הביטוח, חקרנו לעומק את הסיפור של קנ"ת, תסתכלי בסעיפים הקטנים של קנ"ת, אין שום, זאת אומרת יש התייחסות לפשיעה, אין שום ביטוח לפשיעה חקלאית בהגדרה, אם זה לא אסון טבע אין דבר כזה שמישהו יהיה מבוטח, אנחנו באים ואומרים את הדבר הפשוט, באמת אני אומר את זה גם בצורה פשוטה. אני חושב שדבר אחד גדול קרה, הוא לא קיבל מספיק תהודה, זה קרה שבוע שעבר אני חושב, שהמפכ"ל אמר שהולכים להפוך את משמר הגבול לסוג של משמר לאומי, אני חושב שזה צריך להיות לא סוג של אלא משמר לאומי, אני חושב שבסוף ההכוונה שלנו מהצד האזרחי, אנחנו בסוף ארגון שבשנה האחרונה קרוב ל־90,000 מתנדבים ומאות שאנחנו מנסים להזרים למג"ב מתוך תפיסה הכי ממלכתית שיכולה להיות, מג"ב צריך להבנתנו להיות מחוזק בלפחות עוד 4,000 מודל משרתי מילואים, כי מה שקרה פה במאי האחרון,

הוכיח את זה, לא צריך יותר מדיי הסברים, פעם היו צריכים להסביר, היינו צריכים פה שנים לבוא לכנסת ולספר פה בוועדות כמה צריך לחזק את משמר הגבול - - - לא, לא, אני חושבת שנכנסת קצת מאוחר, נכון? אז שתדע שהדיון שלי על נושא המילואים של מג"ב, אנחנו לגמרי שמה, אנחנו שמה ואנחנו נסייע למג"ב לתחזק את כוחות המילואים שלה בתקופה הקרובה.

זה לא לתחזק, זה להגדיל אותם ב-4,000-5,000 אנשים.

חד משמעית. ו־3 מליון שקלים זה סנונית ראשונה דרמטית, הייתי רוצה לראות 300 ו-400 מליון, הארגון הזה צריך להתחזק, עכשיו,

היום יש לך חבלי ארץ שלמים,

שרמת השליטה שם היא רופפת עד כמעט ולא קיימת,

זה ברור שלהכנס עם פלוגת מג"ב הם עושים שם עבודה מצויינת, אבל בסופו של דבר תסתכלו על הנתונים, קפיצה של 75% בכמות של החקלאים שלא מדווחים, אנחנו עושים סקר מייצג, כל שנה החקלאים מרגישים אי נוחות, כל חקלאי עובר לפחות אירוע פשיעה אחת לחודש, לפחות אחד, כלומר אנחנו מבינים שהמרחב הזה נמצא במצב מאוד מאוד קשה במצוקה ואני לא יכול לבוא בשום טענה למג"ב,

עכשיו יש אירוע ביהודה ושומרון או בירושלים זה ברור שהם הראשונים שייקחו אותם, אז גם הראשונים שצריכים לחזק אותם ולהרחיב אותם דרמטית זה הם, והיום הכוח שלהם הוא בעצם צריך לגדול בלפחות 4,000-5,000 איש בדגש על אותם מרחבים, המרחבים האלה היום פשוט נמצאים בחוסר מפחיד, זה בהקשר הזה, וכמובן אני חושב שצריך לחבר את זה, ופה אני חושב שהדבר שהכי חסר בוועדה הזאת אני לא רואה פה את אנשי הפרקליטות ואני לא רואה פה נציגים של--- הם פה,

הם פשוט ב־zoom לדעתי.

בצוואר הבקבוק הם הבאים בתור. מפקד מג"ב דיבר על 50% מהתיקים שמגיעים,

רוב הצעירים שנתפסים, אוקיי? בסוף חוזרים עושים אותו דבר, זה אותם אנשים,

כן, כן, אני אגיע אליהם גם אני מקווה.

אבל את צריכה להבין שזה צוואר בקבוק אדיר בתוך האירוע הזה שתוקע אותם בסוף. לגמרי. בסדר גמור,

ותודה רבה לארגון שלך על כל מה שאתם עושים. חבר הכנסת איתמר בן גביר, קצר, כי יש לך דיון ב־11:30.

אני גם הגעתי באיחור אז גם לא שמעתי כאן את כל הדיון, אבל אני אגיד שני דברים שבאמת לדעתי הם חשובים. קודם כל יישר כוח לך,

אני לא מכיר אותך באופן אישי אני חושב, אבל אני כן שומע על העבודה הנפלאה שאתה עושה מכל מיני ריקושטים וכיוונים, ובאמת אין מחלוקת על זה שאתה האיש הנכון במקום הנכון וברכות ויישר כוח. אני כן אומר שהדיון כאן, ואני מקווה שדיברתם גם על זה, מאוד חשוב העניין הזה של הכוח אדם וכמו שיואל אומר להוסיף עוד מג"ב, שיראו בכל מקום, זה פנטסטי ונפלא. אבל גם אם יש שוטרים בכל מקום, בסוף בסוף בסוף יש כאן שתי שאלות נוספות וזה עניין של דיני ראיות וסמכויות, ואני לא יודע אם התעכבתם על זה ואני לא יודע אם בתוכנית שמדברים עליה יש גם התייחסות לנושא הזה, הרי בסופו של דבר מג"ב זה לא תמיד כוח שערוך מבחינת דיני הראיות, לעומת משטרה כחולה ששם יש יותר הבנה, זה מסקר וזכרון דברים זה זכרון דברים, ולתפוס מישהו ולהוביל אותו עם קשר עין זה קשר עין, השאלה אם זה נעשה גם בנושא הזה של הפשיעה החקלאית, והאם יש הקפדה ואולי יותר רענון נהלים אצל כל שוטרי מג"ב שבאמת יבינו שבסופו של דבר ההתחלה, התפיסה בשטח, המניעה בשלב הראשון, אבל יש שלב שני של ראיות, של להביא לבית משפט, וכאן חייבים לחדד. הדבר השני זה העניין של הסמכויות,

זה דבר שהוועדה כאן או אני יודע שמירב עובדת מאוד מאוד קשה וכולנו כאן בכנסת, אני לפחות גם, משתדל, הצעתי רק לפני שבוע חוק חסינות לחיילים ולשוטרי מג"ב שאירוע כמו שהיה לנו בשער שכם לא יוכלו לחקור אותם, לא יולו לחקור אותם, חד וחלק, כי בסופו של דבר מג"ב בשטח, השוטר בשטח, החייל בשטח מפחד מהמחלקה לחקירת שוטרים ומה יקרה ולכן מהססים וזה מוביל לסיכון חיי אדם, אז כמובן כמובן כמובן שאין חסינות מוחלטת ואנחנו בדיון עוד עשר דקות נדבר על אהוביה סנדק, ושם אני חושב שזה באמת, איך אומרים, יש גבולות ויש חריגים וצריך לשים אותם, אבל כן בהחלט אנחנו רואים כאן שהתפקיד שלנו זה לתת לכם גב כדי שתוכלו לפעול בפעילות הכל כך חשובה הזאת של גם פשיעה חקלאית וגם כל קו העימות שאנחנו נמצאים ורואים מה קורה. תודה חבר הכנסת בן גביר, דובי אמיתי, יו"ר האיכרים, הוא ב־zoom,

שומע אותנו? אם לא אין לי זמן, חבר'ה, אנחנו ממשיכים. טוב,

את דובי תנסו אחרי זה.

אז ננסה עוד פעם.

הנה,

אני כאן. בבקשה, אמנון, אחרי זה ננסה את דובי שוב.

גברתי, יש פשיעה חקלאית נגד חקלאים ותפקיד המשטרה להיאבק בה, אבל מבחינתנו ביוזמות אברהם זו תהיה טעות לתאר את הפשיעה הזאת במונחים לאומיים או לכנות את הפושעים טרוריסטים, ואני רוצה לומר שבדיוק באותה מידה זו תהיה טעות קשה למסגר את המאבק בפשיעה החקלאית במונחים לאומיים, זה לא שורש הבעיה והיא לא תיפתר בצורה כזאת אלא רק באכיפה משטרתית יעילה מתוך מענה לפשיעה פלילית, לפעילות פלילית,

תהיה טעות לגייס מתנדבים שהמוטיבציה שלהם היא אידיאולוגית, ואני שמעתי פה את יואל זילברמן, אני רוצה להגיד, כשהוא מדבר על העברנו 400 מתנדבים למג"ב הוא מדבר על 400 אנשים שיבצעו פעולת שיטור כשהמוטיבציה שלהם היא מוטיבציה אידיאולוגית ימנית לאומית וזה דבר מאוד לא בריא לכוח שיטור שהאתוס הבסיסי שלו הוא שיטור חסר פניות. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. איתמר, לא, לא, אני, אבל, אני צריכה לתת לו.

אתה כל דיון כאן בא להגן על הפושעים, מה המטרה שלו כאן? אני באמת שואל, הבן אדם מוזמן כמעט לכל דיון כאן, אני שואל, כל פעם הוא מגן על פושעים,

מה המטרה שלו?

אני מבינה, אנחנו נתייחס, אני מבטיחה לך--- לא, שאני אדע, זה טוב דווקא - - אתה מודע, אתה מכיר, סליחה,

תמשיך ואני אגיד על זה, תאמין לי, אני מכירה את השומר החדש,

אבל הבן אדם הזה יוזמות אברהם, תעקבי מירב, כל דיון שהוא בא - - - אז אני לא אתן לו לדבר בגלל שהוא ארגון שאני לא מאמינה באידיאולוגיה שלו? לא, אני רוצה להבין מה תפקידו, הוא מגן על פושעים.

אתה חושב שאני מאמינה באידיאולוגיה של יוזמות אברהם?

אבל אני שומרת על הזכות שלו לדבר,

זה מצויין גברתי יושבת הראש, ואני יודע שאת דמוקרטית, אבל אני רק שואל את מי הוא מייצג. אמנון, תמשיך,

מספיק בבקשה, חבר הכנסת בן גביר בבקשה.

האנשים שמתלהבים מגופי שיטור אזרחיים של יהודים לא מבינים שיהיו גם יחידות מתנדבים של ערבים והדבר הזה פסול - - - אנחנו בעד אגב, אנחנו בעד, וגם בכבאות,

בכל מקום שאפשר לעשות שיטור לאומי, בבקשה, אזרחי,

שירות אזרחי. אנחנו, גברתי, אנחנו לא רוצים לראות גופי שיטור לא יהודים ולא ערבים, אלא גופי שיטור ממלכתיים, אנחנו רוצים שהמשטרה, משטרת ישראל חזקה וטובה ויעילה היא זאת שתיתן הגנה כולל מג"ב, היא זאת שתיתן הגנה - - - סתם מכפיש את מג"ב, במג"ב יש דרוזים, למה אתה מקשקש? אנחנו לא רוצים, אנחנו מתנגדים לגיוס של מתנדבים שמונעים--- חבל שאתם מתנגדים. או לאומני, המשטרה צריכה ויכולה לגייס באופן ישיר מתנדבים שהמוטיבציה היחידה שלהם היא שמירה על חוק וסדר. נו, אז זה מה שעושים. לא בשיתוף פעולה עם שום ארגון אידיאולוגי, בטח לא כמו השומר החדש, תודה רבה. אשכרה נציג העבריינים במדינת ישראל,

אין דיון אחד שהוא לא בא ומרפה ידיים של או המשטרה או מג"ב או צה"ל.

אבל בשביל זה אתה פה, אוקיי? בשביל להגיב. תשמעו שנייה, הדברים שנאמרו אני לא מסכימה איתם בכלום, גם פעם שעברה, ויש לו זכות לדבר בוועדה,

אני לא מסכימה, אני יש לי חבר ברמת הגולן שכרתו לו את כל המטע מנגו שלו רק מסיבה לאומנית, רק בגלל שהוא יהודי, ואם הוא לא היה שם כנראה שהוא לא היה חוטף שכל המטע, לא ביקשו פרוטקשן, שלושים שנה הוא נמצא איתם, אומר להם שלום שלום, יום אחד באו ואמרו לו אדוני, מטע לא יהיה לך במדינה הזאת, ולא ביקשו כסף אפילו,

כל מה שרצו זה לעשות נזק, ואם לא היה כזה הליך מורכב במשטרת ישראל זו היתה פעולת טרור חד משמעית והוא היה גם מקבל פיצוי מרשות המיסים והסיבה היחידה שפגעו בו כי רק בגלל שיש לו מטע והוא יהודי, ולכן, ברור שיש כאן פשיעה וברור שאנחנו צריכים לחזק את מג"ב, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהכל זה רק עניין של פלילי כי זה לא, כי יש מוטיבציה והמוטיבציה ברורה,

אבל - - - אבל לגייס אנשים שהמוטיבציה שלהם היא לאומית.

מה זה לאומית? הם שומרים על המדינה שלהם. ציונית! מה הבושה בציונות?! תודה,

שומרים על המדינה.

לך עם נטורי קרתא לאיראן. איתמר, זה חלק מהציונות, בבקשה. דובי, בבקשה. אני רוצה בבקשה לפתוח ברשותך באירוע שהיה לפני כשלושה שבועות באזור זכרון יעקב, שטח חקלאי, בשעה אחת בצהריים שני רעולי פנים מפוריידיס מגיעים לשטח חקלאי, פותחים באש עם אקדחים על רכב של חקלאי תוך כדי עבודה, 24 כדורים לתוך הרכב, איומים של החקלאי, נעצרים שלושה חשודים, אחרי 24 שעות החשודים האלו משתחררים, אני לא ראיתי את הפעולות של מג"ב באירוע הזה, ואני רוצה לומר לכם, התחושה שלי כמי שמסתובב בשטח היא קצת שונה ממה שהציג מפקד מג"ב, אני משוחח עם מש"קים, עם מב"סים, אני מנסה להבין מה המטרה, מה המשימה, מה המדדים, ולאן אנחנו חותרים ולאן אנחנו הולכים. זה מתחבר למה שיואל זילברמן מהשומר החדש מנגיש, ואנחנו מסתובבים כולנו בשטח, ואני מבקש ממך אם תסכימי או אם היית מסכימה שאני אהיה היועץ שלך, אני חושב שהמשימה שלך שאת עושה אותה עד היום בצורה נאמנה זה להגדיר לוחות זמנים שיציגו לנו לוועדה, שיציגו לך תוכנית סדורה גם של משרד החקלאות, של הבט"פ, גם של מג"ב למיגור הפשיעה החקלאית, הפשיעה הזאת מורכבת, מסתבכת ומסוכנת, התחושה שלנו היא תחושה שאנחנו בודדים בשטח, כמי שמכיר אותך הרבה שנים אני בטוח שתקבלי חלק מההמלצות שלי, ואני אעמוד לרשותכם ולרשותך וכולי תקווה שבאמת נחזיר את התחושה הזאת לקרב ציבור החקלאים,

תודה, תודה דובי, בהחלט אנחנו, אני אגיד את זה בסיכום שלי, אבל אני מסכימה לגמרי עם כל מה שאמרת. עורך דין אפרת רונא, פורום קהלת. אפרת סונא. אין בעיה, תודה. אני אפרת סונא, אני עורכת דין בפורום קהלת, אנחנו למדנו קצת את הסיפור הזה של פשיעה חקלאית ואני חייבת להגיד שאני חושבת שכל מה שנאמר כאן זה בהחלט הכיוון הנכון, זאת אומרת כמו שכבר נאמר הסיפור הוא לא חקיקה, חקיקה קיימת, הבעיה העיקרית היא מוטיבציה, יכול להיות שיש בעיה בכוח אדם,

אני ראיתי שיש, בכלל יש תקנים ייעודיים לטיפול בפשיעה החקלאית במשטרה והם פשוט לא מאוישים, זאת אומרת, אני חושבת שברגע שאתה משדר לשטח שאנחנו נלחמים בנושא הזה ולשטח אני לא מתכוונת רק לעבריינים, אלא גם ובעיקר לגופי אכיפת החוק ולמערכת המשפט, אין איך להחזיר את אמון החקלאים למערכת חוץ מטיפול אינטנסיבי בכל מקרה ומקרה, זאת אומרת כמו שנאמר, יותר כוח אדם ויותר השקעה בכל תיק ותיק ואחר כך גם לדרוש ענישה מחמירה, ורק ככה חקלאים יבינו שיש מישהו שמטפל ושומע, ורק ככה יחזרו התלונות, זאת אומרת להגיד שהתלונות ירדו בחצי, אני מתנצלת, זאת בדיחה, הרי זה ברור שמשהו כמו 90% מהפשיעה פשוט לא מדווחת כי אין שום עניין לדווח אם לא קורה עם זה שום דבר, אז בהצלחה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה, ולילך וגנר, משרד המשפטים, היא כאן וגנר ב־zoom? לילך וגנר, משרד המשפטים. היא פה או מהפרקליטות, מישהו מכאן? טוב, הם לא שומעים. אני נציג הפרקליטות בדיון הזה. יותר מדיי להתייחס למה שנאמר פה אין לי, אין לי להוסיף על דברי הקודמים.

אתה יודע כמה תיקים של פשיעה חקלאית נפתחו בשנה האחרונה, ב־2021? אז כמו, שוב, כמו שאנחנו רואים בכל הדיונים האלה, ההגדרה של פשיעה חקלאית מבחינת הפרקליטות היא, אין באמת הגדרה למונח הזה, כי אם אתם מתארים אירועים של סחיטה באלימות או אירועים של אלימות או אירועים של ירי אז מבחינת הפרקליטות לא מדובר בפשיעה חקלאית, הגם שהקורבן הוא חקלאי. זה מה ששאלתי. אז אין לך הגדרה לפשיעה חקלאית היום מבחינת הפרקליטות? מבחינתנו יש את מה שמוגדר הפשיעה החקלאית הקלאסית, שעליה ידבר מפקד מג"ב, שאלו עבירות של גניבת תוצרת או גניבת רכוש חקלאי. אוקיי. בפרקליטות צפון אנחנו מטפלים בתיקים האלה, אני יכול לומר שבערך שנה וחצי לא טיפלנו בתיק כזה. שנה וחצי לא טיפלתם בתיק של פשיעה מהמשטרה. לא הגיע אלינו תיק מהמשטרה, צריך להבין שהעבירות האלו הן לא עבירות בסמכות טיפול של פרקליטות.

אבל אם לא גונבים,

אם לא גונבים אלא רק הורסים? רק שוברים, הורסים את כל המטע אז זה כאילו ונדליזם? אז אני אסביר. חוק סדר הדין הפלילי מגדיר - - - רגע,

אני נותנת לך אמיר רגע אחריו.

חוק סדר הדין הפלילי מגדיר את החלוקת סמכויות הטיפול בין הפרקליטות לבין התביעה המשטרתית, עבירות של גרימת נזק--- זה עבירות של יחידת תביעות. בדיוק. רגע, רגע,

עורך דין דניאלי,

כי אם אתם מכניסים את המניע הלאומני ובמקרים האלה יש מניע לאומני, אוטומטית זה הופך להיות כפל ואז זה כן במשמרת שלכם, השאלה היא אם אתם עושים את זה, ואם אתם לא עושים את זה השאלה למה, הרי בסופו של דבר המניע הוא לאומני.

בן גביר, צריך ראיות לכל דבר.

ברגע שיגיעו לפתחנו ראיות שמדובר בפשיעה לאומנית נשקול להגיש את זה כפשיעה לאומנית. ואין לכם ראיות? המשטרה לא מספקת לכם ראיות שזה על רקע לאומני? בסדר, אני הבנתי את הבעיה. מירב, זה כאן בדיוק הנקודה. הבנתי את הבעיה, אני כבר משמפקד מג"ב דיבר הבנתי את זה. אוקיי, בסדר, דניאלי, הבנתי את האירוע, תודה. ואחרון הדוברים כי אני חייבת לסכם,

אתה יכול ללכת, כן כן, אני אבוא לשם, חבל, זה הדיון שלך, עדיף שאתה תהיה שם לפחות - - - אני אתחיל כשאת תגיעי, מה זה הדיון שלי. ברור, אז אוקיי, אז בוא נשמע רק את אלון, אלון ביטון, מרכז השלטון האזורי,

אלון, אלון הוא ראש תחום הבטחון של מרכז השלטון האזורי. אני שתי דקות.

בנימה אישית אני רוצה להודות לך מקרב לב על כל ההובלה שלך של כל הדברים שקרובים מאוד מאוד לליבנו בחודשים האחרונים, זה דבר ראשון, דבר שני אני חייב להצטרף לחבריי, ליואל ולדובי אמיתי, ולהגיד שאנחנו ככה, אני כמי שעובד מול 154 קב"טים במועצות אזוריות, לא כולם רלוונטיים למשמר הגבול, אבל אצל כולם יהום הסער, אנחנו מרגישים בעין הסערה, בין הפטיש לסדן, קודם כל קב"ט ורבש"צ וכל הדברים האלה זה אדם שמתהלך בעולם הזה ללא גב.

הוא לא שוטר במדים והוא לא חייל במדים. אנחנו נטפל בוועדה הזאת גם בנושא של סמכויות שיטור. זה מצב שהוא סופר בעייתי, היום לצערי אני אומר, אבוי לחקלאי שיגן על עצמו, אני אומר את זה טיפה קצת בציניות, אבל אני עומד מאחוריי כל מילה, ראיתי מקרים שהחקלאים שהגיעו עם הגנבים בזמן אמת לתחנות משטרה יצאו משם אחריהם, אחרי אותם שב"חים שלכאורה עבירה ראשונה שלהם וכולי. בשבוע הבא אנחנו מקיימים במרכז השלטון האזורי ומשמר הגבול כנס חירום של פשיעה במרחב הכפרי, גם גברתי מוזמנת ודוברת וכולם פה מוזמנים, אני רק אגיד ששיטור מועצתי שכבוד השר פורר דיבר עליו, הוא עדיין משאלת לב, אין היום שיטור מועצתי באף מועצה. בסדר, זה אנחנו גם מטפלים. הזמן והמרחב של הגעת כוח משטרה, בטח ליישובים החקלאיים הוא מאוד מאוד בעייתי, והפתרון בעיניי גם צריך להיות, החקלאים עצמם הם אנשים, הם אנשים שיודעים להגן על עצמם, משמר הגבול צריך לגדול לדעתי לא ב-4,000, ב8,000, אני לגמרי שם, אבל בהיעדר הסיפור הזה מחר בבוקר האנשים האלה, היום בערב האנשים האלה צריכים את המענה, לא בבוקר, זה כמו הגדר,

עוד שנה שנתיים שלוש תהיה גדר - - - לא,

הגדר אני, אתה יודע שבאירוע הזה אני חושבת שצריך לתת מענה עכשיו, מעבר לסגירת- - גברתי, אני חושב שהדבר הזה הוא אותו סיפור בדיוק, המענה המשטרתי, האזרחי, השומר החדש זה גוף שנתקלתי קדוש, אנשים שבאים על הזמן שלהם לסכן את החיים שלהם בלילה קר, כאילו, מה אנחנו רוצים יותר מזה? אם זה לא ציונות אז איפה יש ציונות? ולכן אני אומר, הדבר הזה חייב גם חליפה של סמכויות והגנה לאותם אלה שפועלים במרחב שהם לא שוטרים במדים וחיילים במדים. תודה, בהצלחה. תודה רבה. קודם כל אני אגיד לך שזה חשוב מאוד הכנס שאתם עושים בשבוע הבא, ואני גם אבוא וגם השר לבטחון פנים וגם שר החקלאות, וכל מקום שבו אפשר להעלות לסדר היום הציבורי את הנושא של פשיעה חקלאית אנחנו באירוע הזה ואנחנו נסייע לכם. אני רוצה לעשות סיכום של כמה נקודות שיהיו כאן, קודם כל זה דיון שני בנושא של פשיעה חקלאית, ויהיו כאן בערך משהו כמו כל ארבע חמישה שבועות יהיה דיון המשך, בדיונים הבאים אנחנו כל פעם מעלים עוד נושאים, היום ראינו את התוכנית של משרד החקלאות, באמת את הכסף שיושקע באותם מבנים כדי להכשיר, אבל צריך להגיד שגם המשרד לבטחון פים, ואני קיימתי שיחה הבוקר ארוכה עם תומר לוטן,

הוא בעצם זה שישים שם את אותם מפקדים ובעצם ייתן את התקציב השוטף כדי לנהל את האירוע הזה, כי בסוף כוח אדם שצריך להחזיק אותו והאירוע הכי גדול הוא באמת להחזיק את כוח האדם. אני בנושא של המתנדבים, קודם כל אני מברכת את ארגון השומר החדש, אתם עושים עבודה מעולה ואנחנו מאחוריכם, הוועדה הזאת, והייתי אצלכם כבר בכנסת הקודמת וראיתי את העבודה שאתם עושים, וציונות היא דבר משמעותי וחשוב, אנחנו פה בוועדה מאחוריכם באירוע הזה. אני אמרתי בתחילת הדברים שלי, חקלאות זה משילות, זה ריבונות, חקלאי שנמצא בנגב,

המדינה חייבת לחזק אותו, אתם עושים עבודה מעולה אז תמשיכו, וכמובן מג"ב באירוע הזה שלגייס יותר ויותר מתנדבים, אני חושבת שאנחנו צריכים לחזק אתכם, ואני גם שמחה שהגעת לפה, אנחנו כוועדה נחזק את מג"ב, אחד, איתמר דיבר על החסינות, אבל קודם כל אנחנו נגן עליכם גם בפעילות שלכם בשטח, כי זה התפקיד של חברי הכנסת כאן, בטח לגבות את הלוחמים ששלחנו, אבל גם נעשה דיון עומק רציני עם הצבא ביחד עם וועדת חוץ ובטחון על הגדלת מערך המילואים של מג"ב. אני חושבת שזו משימה לאומית, אני חושבת שתמיד המשרד לבטחון פנים היה מין האח הקטן של משרד הבטחון, וזה לא נכון,

ראינו מה היה כאן בשומר חומות בשבוע שעבר עם המסקנות, המשרד לבטחון פנים אגב, לא סתם הוועדה הזאת כזאת חזקה בכנסת, זה האירוע היום, כי היום אם לאנשים אין בטחון בתוך המדינה אז אנחנו בסוף ביום הדין זה רק יתפרץ ויגבר ויהיה הרבה יותר מסוכן ומורכב, ולכן אנחנו נתעסק במילואים, ואנחנו נעשה וועדה משותפת ונוודא את השיתוף פעולה עם צה"ל כדי לחזק את מערך המילואים, מבחינתי זו משימה לאומית חשובה. אמר כאן חבר הכנסת פורר שיש וועדה בין משרדית, זה חלק מהאירוע, השר פורר,

זה יהיה כאן בוועדה, תוך כדי כתב לי גם היועץ הבכיר שלו שאת כל הדיונים של הוועדה הוא יביא לפה, לוועדה לבטחון פנים, ולכן יחד בטחון פנים וחקלאות יוודאו באמת שהוועדה הבין משרדית נותנת את אותה, מה שנקרא את אותן מסקנות, ומדווחים לציבור כדי שנבין, אז גם זה יהיה, אני הולכת להביא את השיטור המועצתי בשבוע הבא ביחד עם המשרד לבטחון פנים, לאשר את הפיילוט הזה, לתת לו גב מהוועדה, זה חשוב כל כך בעיניי, ולדאוג גם ב־2023 להגדיל את הפיילוט, שאני בטוחה, כל כך זקוקים לו אז נראה לי גם שהוא יצליח, אנחנו נעשה איזו שהיא עבודה לגבי הגדרה של פשיעה חקלאית בכלל בחקיקה כדי להבין איך אפשר להרחיב את היריעה ולהכניס עוד דברים שלצערי לא ממש נמצאים כיום. גם הבעיה זה בפרקליטות, זה תקוע שם, אם הם לא מבינים שיש כאן איזה שהוא אירוע אז זה הבעיה, מג"ב יכולים לעבוד מליון שנה, אבל אם הם לא יבינו שזה אירוע שהוא לאומני. אוקיי, ולגבי הקנסות, אני רוצה שלדיון הבא תביא לי את האירוע הזה של הקנסות, איך אפשר לסייע כדי שכן יהיה קנס, כי העבירה על פגיעה בכיס, אנחנו רואים את זה גם בקורונה, גם במקומות אחרים, היא משמעותית מאוד. אני מודה לכולכם, אנחנו חייבים להמשיך לדיון הבא. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה